בוקר טוב,

וכן: "טיוטת צו הכשרות משפטיות ואפוטרופסות (שינוי התוספת הראשונה לחוק)". אקדים ואומר, שאתמול במליאה, הודיתי לכל צוות הוועדה

אבל בבסיס, זה קודם כל לא לקחת. קודם כל לדאוג שהאזרח, שהצרכן לא ישלם על שרות שהוא לא קיבל. אגב, גם בוועדה שלכם אתם עוסקים בזה, גם אנחנו עוסקים בזה. אני שמחה שעלה בידינו להביא לתוצאה הזאת. תודה

אנחנו לא עד הסוף מצליחים להבין,

אם אני מבין, על-פי דברי ההסבר, מדוע פה רק על מעונות המחזיקים בסמל,

התקנות האלה תקפות כל עוד בית משפט לא יחליט אחרת.

במיוחד הטרוף שבו אנחנו חיים,

אנחנו כתבנו בדברי ההסבר שאנחנו רוצים לבחון את הדבר הזה. פשוט, מאחר והנחייה כפי שאמרתי הקיימת מחילה כבר לפנים משורת הדין את הוראות החוק האלה על המעונות בעלי הסמל,

מאחר שהדברים נעשו בפרק זמן קצר, אנחנו הצענו להביא עכשיו את התיקון כפי

אם האימא כבר קיבלה תעשה העתק הדבק.

מחייבת - - - הרי האימא מקבלת,

תביא לאבא,

ואם תגיד שהאימא עוד לא קיבלה את זה, הרי אם האימא הייתה מבקשת היא הייתה

אז אם הורה השני ביקש בכתב לקבל את המידע בנפרד, הצטרכו למסור לו את המידע בנפרד. כלומר, הוא יעשה פנייה יזומה אחת מצד ההורה, ולאחר מכן, הוא יקבל את המידע על-פי כל דין

השאלה היא אם משרד הרווחה מצטרף לברכה?

את השאלה הזאת צריך להפנות לנציג זרוע העבודה שהוא נמצא פה, והוא יוכל

בבקשה, אייל. בוקר טוב, מה שלומך? תשמע ידידי, כולם שלחו אותנו אליך, כלומר, אתה האיש

כשהילד שלי לקח את הצנצנת של השוקולד ושבר, כאשר אמרתי לו, לא לנגוע בזה,

גם אם תהיה סנגורם של ישראל, לא תצליח לסנגר על בעל המעון למה הוא לא מוכן לזה, אלא אם כן

זה דבר ראשון. לגבי מה שאמרת אם זה יוצר מעמסה או נטל, וכו'.

הבעיה פה מתחילה, ואני אומר את זה שוב מהצד, לא כגורם שמאוד בתוך הפרטים, מהצד. הבעיה יכולה להיות כשיש סכסוכים בין ההורים,

בשיח שהיה לנו איתם, זה מקום המשמש, או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות. זה בעצם מתוך ההגדרה של חוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות.

עוד דבר שכדאי אולי

אני רוצה להודות לשר המשפטים, לחברת הכנסת הילה, למשרד הרווחה,

אני רוצה להודות למיה, המתמחה שמסיימת עוד מעט